בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת.

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות, בכל הקריאות:א. הצ"ח התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004)